בוקר טוב לכולם, בוקר טוב לכל המשתתפים,

אנחנו ממשיכים בעבודת הוועדה למרות השינויים, מהפכות, לא שינויים, הפוליטיים שמתרחשים במדינת ישראל בכלל ובכנסת